אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים לדיון בהצעה לסדר יום בנושא: מצוקת בתי החולים הציבוריים-העצמאיים והיערכות לתחלואת חורף 2021 בצל הקורונה,

חברי הכנסת קטי